אורי פינשטיין ראש צוות חיסוני הקורונה ציון חגי

ההסתדרות הרפואית דורון נצר ראש אגף רפואה, קופ"ח כללית אורי גת מנכ"ל טבע ס.ל.א ענת כהן שמואל